שלום לכולם, אנחנו בדיון מהיר שאושר על ידי נשיאות הכנסת. הדיון מתקיים לבקשתם של חבר הכנסת אופיר כץ, חברת הכנסת נעמה לזימי וחברת הכנסת עאידה תומא

נושא הדיון הוא ליקויים בהתנהלות הפרקליטות בתיקי פגיעה בפעוטות, נושא שחבר הכנסת אופיר כץ מלווה אותו וגם משמש יו"ר השדולה בכנסת שעוסקת בנושא